בוקר טוב. היום ה-21 בנובמבר 2018, י"ג בכסלו התשע"ט, השעה 9:38 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.